אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת, היום יום חמישי, ב' באלול התשפ"ד, 5 בספטמבר 2024. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות לישראל והוראות נוספות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 137), התשפ"ד 2024, הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 26), התשפ"ד 2024. נמסרה הודעת מערכת רשומות על תיקון טעות דפוס בדברי ההסבר להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28 והוראת שעה), התשפ"ד 2024. כמו כן, אבקש להודיעכם כי בהתאם לסעיף 95(ד) לתקנון הכנסת הודיע מזכיר הממשלה בכתב כי הממשלה מבקשת לחזור בה מהודעתה מיום 14 באוגוסט 2024 שלפיה היא חוזרת בה מהצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 12), התשפ"ד 2024. עוד הונחו על שולחן הכנסת הודעות שר האוצר על מסקנות כדלקמן: מסקנות ועדת העבודה והרווחה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת ארז מלול, צגה מלקו, אפרת רייטן מרום, צבי ידידיה סוכות,

אימאן ח'טיב יאסין, אורית פרקש הכהן ואחמד טיבי בנושא: מחסור בכוח אדם במקצוע עבודה סוציאלית בתקופה שבה הצרכים החברתיים גואים, מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עופר כסיף, אברהם בצלאל, צגה מלקו, ווליד טאהא ומשה רוט בנושא: עליית מחירים בבנק הדואר, מסקנות הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אושר שקלים,

משה רוט ויוסף עטאונה בנושא: גידול משמעותי בשיעור המאובחנים בקרב ילדים באוטיזם והיעדר מענה מספק, מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מטי צרפתי

תודה.

רבה. חברי הכנסת, תם סדר